דיון מהיר בנושא: המחסור הצפוי בחומרי הגלם לבנייה אשר ישפיע על המחירים ועל קצב הבנייה בישראל, של חבר הכנסת ינון אזולאי, יוסף עטאונה, ולדימיר בליאק, אליהו ברוכי, ואליד אלהואשלה. ינון אזולאי, ראשון המציעים, בבקשה. תודה רבה לך, אדוני, על הדיון החשוב הזה. אני קודם כל שמח שהחדר לאט-לאט מתמלא במשך היום, כנראה שהנושא הזה מאוד חשוב ומציק לאזרחי ישראל. יש אנשים שחושבים שמחצבות זה עוד איזה מקום שחוצבים, זה עוד איזה הר ובזה נסגר הסיפור. מאז 2018, כשרק נכנסתי לכנסת, זה היה אחד הדיונים הראשונים שיזמתי. עשינו את זה ביחד כשאתה היית יושב ראש ועדת הכספים. אחר כך עשינו דיון ב-2021. היו כמה דיונים על המחצבות. רק חשוב שהפעם נצא עם החלטה, לא עם תובנה. הסיפור של המחצבות זה סיפור שמושכים אותו שנים. מחצבות זה לא רק מקום שחצבו בו ואמרו: "יאללה, יש כמה אבנים, יש כמה חצץ ונגמר הסיפור", מחצבות זה דבר שמשליך על כולנו, משליך על הכבישים, משליך על הדיור. אתה יודע למה הם סוחבים את זה?

גם אז התלבטנו בשאלה הזאת.

כי רמ"י רוצה להשאיר את הכוח אצלה ביד, זה הסיפור הגדול. אם נוציא את זה מרמ"י הכל יתחיל לרוץ פה. כולם יודעים שאני חסיד גדול של רמ"י. כיום נמצאים בישראל 22 מחצבות. ב-2025, אדוני היושב ראש, נישאר עם 10 מחצבות. אם תסתכל בכל הדיונים אתה תראה שהם אמרו שבזמן מסוים המכרז ייגמר והם יוציאו מכרז חדש, רק שעד היום לא הוציאו מכרזים חדשים. כל הזמן תשמע את רמ"י אומרים שהם בתהליכים. אגב, 20% מהמחצבות הן ביו"ש. יש עוד מחצבות פיראטיות שמשליכות עלינו מבחינת הטבע שהן הורסות ומבחינת זה שאנחנו לא יודעים איזה חומרים הן מכניסות שם. השינוע שיש בין מקום למקום מייקר את ערך הדירה, את יוקר המחייה, את סלילת הכבישים, את כל מה שיש, כשכל פעם כשאנחנו באים לפה אומרים לנו: "כן, אנחנו בתהליכים". הייתה ועדת בלינקוב שכולם חתמו על המסקנות שלה, מלבד שניים רמ"י ואגף תקציבים. החיבור הזה בין רמ"י ואגף תקציבים הוא כנראה חיבור לא טוב. ישבה ועדה במשך שנתיים,

כדי להביא מסקנות, כדי להביא מה שצריך. אחת המסקנות הייתה שמשרד האנרגיה יטפל בזה,

את הכסף רמ"י יקבלו, אל תדאגו, הבעיה שהם לא רוצים רק את הכסף, הם רוצים גם את הכוח. אדוני היושב ראש, אנחנו צריכים להחליט שאנחנו מוציאים את זה מרמ"י, על פי מה שהיה במשרד האנרגיה. אם אין מכרזים חדשים צריך להאריך את התוקף של המכרזים הקיימים כי ב-2025 נגמר הסיפור. לא יכול להיות שלמי שזכה במכרז נותנים את זה ל-20 שנה. יש מחצבה של 260 מיליון שעדיין לא נפתחה בגלל בירוקרטיה, שצריך לעשות את כל התהליך מחדש. למה לקרקע אתה נותן הקצאה ל-49 שנה ולמחצבה רק ל-20 שנה? זה לא משתלם, זה מייקר את העסק. אפשר בהחלטה שלנו להאריך להם את זה ל-49 שנה. רק ככה נוכל להפסיק אחת ולתמיד את המשחק הזה עם רמ"י, שהם המקור ליוקר המחייה, שהם המקור ליוקר הדיור. רמ"י, אתם לא יכולים להחזיק גם בדירות למגורים, גם בתעשייה, גם במחצבות, תשאירו משהו גם למשרדים האחרים שיודעים. גם את הקרקעות של קק"ל אתם משווקים. גמרתם על המדינה, לקחתם את כל הכוח אליכם.

שחררו קצת למען עם ישראל, למען אותם אזרחים. חבר הכנסת יוסף עטאונה. תודה רבה, כבוד היושב ראש, אני חושב שהנושא מאוד חשוב. אני רוצה למקד את הדיון דווקא בהעלאת המחירים המשמעותית כי הבטון הוא מרכיב יסודי ומרכזי בעניין הבנייה. מחסור בבטון ובחומרי הגלם שלו מעלה מאוד את המחירים. אנחנו עדים לעליית המחירים המתמדת על הבינוי שכולנו כחברה משלמים אותה. אחד הדברים, וגם הוא מאוד משמעותי, זה לגבי הפער שיש בנושא הבינוי של מוסדות חינוך לבין המכרזים בשטח, כשאחד הדברים הוא עליית המחירים של חומרי הגלם של הבנייה. ההשפעה היא על כל החברה, לכן צריך לתת את הדין ואת הפתרונות. מחסור בחומרי גלם גם יכול לעכב מסירת פרויקטים של בנייה פרטית וציבורית, לכן חשוב לתת פתרונות. כל הנושא של המחצבות הולך ומצטמצם, גם המכרזים מצטמצמים, לכן צריך לתת על זה את הדעת. ישי לוי, רמ"י, למה אתם עושים את החוזים ל-20 שנה? למה לא פותחים מכרזים חדשים? למה לא מאריכים את הקיימים? המחירים של הדירות כתוצאה מזה שהמחצבות נמצאות במצב הזה רק עולים. התפקיד של רמ"י הוא להקל על האנשים,

למה אתם מקשים? אפשר להיכנס לאתר של רשות מקרקעי ישראל ולראות לא מעט מכרזים ששיווקנו לאחרונה.

ערוער ב-2021, קדרים ב-2020, רוויה ב-2020. מה קורה ברוויה? רוויה נפתחה? רוויה נפתחה, והיא עובדת נכון. אני מסכים, יש קושי כשנכנס יזם חדש. למה הקושי? אני מבקש לדעת איפה נפתחו, לא איפה נעשו מכרזים. דושן דרום ב-2020, שחורת ב-2020. זה נפתח, זה פעיל? אם אני עכשיו הולך לשם, אני יכול לראות שזה פעיל? המחצבות פעילות. כמה מחצבות יש היום? ברור ששם המשחק הוא ניהול.